הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, מ/1347. על סדר היום בקשה לדיון מחדש של חברי הכנסת יעקב מרגי ומיקי חיימוביץ' בהצעת חוק מקורות האנרגיה (תיקון מס' 2),

מ/1347. רק כדי לתת דברי רקע: את חוק מקורות האנרגיה אנחנו כבר סיימנו בעבודת החקיקה. ומה שנקרא, ערב שבת בין השמשות, לפני שאנחנו מגישים את זה בא נושא חשוב מכיוונה של חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. ובגלל הסיטואציה הזו של "ממשלת תיקו" ואין תיקוני חקיקה ואין עבודת ממשלה תקינה, נוצר צורך בהארכת תוקפה של הוראת שעה שזה פטור מהיטל השבחה על התקנת תאים פוטו-וולטאים על גגות ונענינו. משרד האנרגיה ראה בזה ברכה, משרד הפנים רואה בזה ברכה, גם משרד האוצר הסכים לזה, ואנחנו כאן בבקשה לדיון מחדש. לכן אנחנו קודם כל בפרוצדורה מצביעים על פתיחת הדיון. מי בעד דיון?

אין מתנגדים, אין נמנעים, הדיון נפתח. מיקי, את רוצה להציג? כן תודה. קודם כול תודה רבה לך אדוני היושב-ראש, שהסכמת לקיים את הדיון הזה ולפתוח את החוק כדי להכניס את התיקון החשוב הזה. אסביר את הרקע: ב-2016 עברה במסגרת חוק ההסדרים הוראת שעה שהעניקה פטור מהיטל השבחה למתקנים פוטו-וולטאים המותקנים על גגות בשטח של עד 7,000 מ"ר. הוראת השעה הזאת הקפיצה את התחום הסולארי בישראל באופן כזה שביותר ויותר גגות התחילו להתקין מערכות כאלה כי זה הפך להיות משתלם כלכלית. הוראת השעה הזאת עומדת לפוג בתום השנה הזו, בעוד חודש בדיוק. ואם ההוראה הזו לא תוארך, הדבר יקשה מאוד קודם כל על העמידה ביעדי הממשלה שרק עכשיו הוכרזו. ממשלת ישראל הכריזה עכשיו על מעבר לאנרגיה מתחדשת של 30% עד שנת 2030. בלי זה, זה לא יוכל לקרות. לפני שלושה שבועות התקבלה החלטת ממשלה שזה מופיע בנוסח שלה אני מפנה אתכם לנוסח שלה, החלטה מס' 325 מתאריך 25 באוקטובר, שם נכתב בסעיף 11 בדיוק על העניין הזה: "יש לרשום את הודעת שר הפנים כי בכוונתו לפעול לתיקון חוק התכנון והבנייה, לצורך הארכת ומתן פטור מהיטל השבחה במקרים הבאים: לנושא של פוטו-וולטאים על גג בניין" שזה יוארך עד 2025. ויש גם את הסוגיה של פטור מהיטל השבחה במקרקעין על מאגר מים, מאגר קולחים ובריכת דגים. אני חושבת שהדחיפות בטיפול בהארכת משך הפטור נובעת מזה שב-1 בינואר הפטור הזה פוקע. חברות שעוסקות בנושא הזה של התקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות של מבני מסחר ובתים יאלצו להבהיר ללקוחות שלהם על זה שיהיה להם גבייה של היטל השבחה. זה מס שירתיע ויחזיר שנים אחורה את כל התחום הסולארי למקום שהוא היה בו לפני 2017. כשכמעט ולא הותקנו גגות כאלה. זה יפגע אנושות בחברות האלה, זה יפגע אנושות בעובדים של החברות האלה, זה יגרום לישראל שהיא לא תוכל לעמוד ביעדים שלה. אנחנו יודעים שהרבה זמן ועדת שרים לענייני חקיקה לא מתכנסת ולכן משרד הפנים לא יוכל להאריך את הוראת השעה הזאת. אני מבקשת כתיקון לחוק הזה שאתם כבר העברתם, אני מבקשת להכניס את זה לחוק, וכך נוכל לעשות צדק גדול ולא לגרום לנזק לשוק האנרגיה הסולארית. ניסינו, גם מיקי, גם אני וכל מי שהיה שותף לסוגיה הזו, ניסינו להשיג בהסכמה של כל משרדי הממשלה גם את סוגיית בריכות הדגים ומאגרי מים למצב של דו-שימושי כך שנחסוך בקרקעות חקלאיות ולא נפגע בסביבה. אמנם יש נכונות של הממשלה שקיבלה החלטה לפני חודש, כפי שציינה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. בשיחה שלי עם שר הפנים אכן כן, הוא הולך לתקן את חוק תכנון ובנייה בסוגיה הזו ולקבוע תנאים וכללים. ניסינו לבקש ממנו כן לאשר את זה, גם את זה בהסתייגות עד 2025, אני מבין שיש חששות ולא הגענו להסכמה.

לעשות על זה דיון? אולי להעלות את היועץ המשפטי - - - הוא בזום. בבקשה, יהודה.

אנחנו מסכימים עם הנושא. ולכן לגבי מה שנקרא הארכת הפטור על גג בניין שזה מצב קיים כבר שאנחנו יכולים להמשיך אותו הסכמנו למרות שזה בהליך קצת חריג של הסתייגות וכולי.

ואמרנו: נבצע אותו כבר במסגרת הזו,

קשיים שיהיו בקידום חקיקה, והזמן, ועל מנת ליצור וודאות. לגבי הסוגיה השנייה אחרי שזה נבחן: גם פה בהחלטת הממשלה זה נאמר מפורשות ששר הפנים יבחן את הסוגיה הזו. זה קצת שונה מהמצב הקיים לגבי גג כי צריך לקבוע מה המשמעות הכלכלית של הדבר הזה, מה המשמעות של הפטור, צריך להבין על איזה שטחים מדברים, על איזה מתקנים מדברים בהם וכמובן על איזה היקפים. לצורך זה שר הפנים הנחה בדחיפות להשלים את עבודת המטה כדי לאפשר קבלת החלטה ולקדם עם סיומה, בהקדם האפשרי, הצעת חוק ולתקן. אנחנו חושבים שאי אפשר לפי ההצעות שהיו,

במצב הזה לפני שהושלמה עבודת מטה מינימליסטית אפילו לא רחבה, לקבל כבר החלטה על מתן פטור בתנאים אלו ואחרים. להשלים את זה: לכן שר הפנים בא ואמר שלגבי החלק הראשון הוא מסכים ולגבי החלק השני בשלב זה לא במסגרת הסתייגות ובדרך הנוכחית, אלא זה יקודם והוא הנחה את גורמי משרדו להשלים את הנושא הזה, את הגורמים המקצועיים. יהודה, ההנחיה הייתה עם לוחות זמנים? הוא אמר בהקדם האפשרי, אבל גם בשיחה איתך אני חושב שזה נאמר. אין לוחות זמנים. אבל אדוני יודע שברגע שהדברים פתוחים הסיכוי שזה יקרה הוא קלוש, והסיכוי שזה יעבור, אנחנו לא יודעים מה העתיד הפוליטי. מה שאתם עושים פה בסופו של דבר, גם מהבחינה הזאת, אתם לוקחים צעד שיש כלפיו הסכמה, גם של משרד האוצר, וגם של הרשויות המקומיות וגם של המועצות האזוריות וגם של משרד האנרגיה. ניסחנו את זה בצורה כזאת שנתנה לשר את היכולת גם להחליט להתקין את התקנות, כלומר שזה יבוא לפתחו. אז למה אי אפשר להגיע לאיזשהו ניסוח שבכל זאת אפשר יהיה להעביר את זה? ועדיין אנחנו לא - - - בהחלטת הממשלה נאמר לבחון, זה נאמר מפרושות כבר בהחלטת הממשלה. בניגוד לפטור הראשון. כלומר כבר בהחלטת הממשלה נאמר שהשר מוכן לבחון והוא יבחן את זה. אבל אתם בעצם אומרים: בואו נקדים לקבוע את החקיקה לפני הבחינה. זה - - - לא. כתוב, אני קוראת את החלטת הממשלה: "כי בכוונתו לפעול לתיקון". כלומר זה לפעול, זה לא לבחון. אין פה בכלל עניין של בחינה. - - - הוא לא קבע את ההבדלים, הוא לא קבע את המיקומים זאת ההנחיה שקיבלנו. אני אומר שוב: בסופו של יום העלינו את הסוגיה הזו. אני אומר את העמדה. תודה יהודה, משרד האנרגיה, עמדתכם מעבר לזה? אנחנו תומכים כמובן. תומכים. טוב שייאמר לפרוטוקול.

אם אפשר גם לשמוע אנשים נוספים במשרד שיכולים לפרט מה התועלות. נשמח אם אריאל פרינץ שנמצא בזום יעלה.

פרינץ, בבקשה.

אריאל פרינץ, מנהל תחום תכנון במשרד האנרגיה, אנחנו תומכים במתן הפטור מהיטל השבחה. מדובר בדו-שימוש בקרקע, זה תואם את החלטת הממשלה וכן תואם את החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שאמרה: לתעדף את הדו-שימוש בקרקע חלף הקמת מתקנים קרקעיים. יש פוטנציאל גדול מאוד לכל התחום הזה של מאגרים, מאגרי קולחים, מאגרי שתייה ובריכות דגים וכן בדפנות של המאגרים האלה. אנחנו רואים את הפטור הזה כתמריץ שיעזור להקים את המתקנים האלה. ואומר עוד פעם: זה ממש בהלימה ישירה להחלטות הממשלה וגם העידוד הישיר לדו-שימוש בקרקע, ולכן אנחנו מבקשים לקדם את התיקון. צריכים לציין שכל מה שקשור לתנאים, לתנאי הקמה, איפה בדיוק המאגרים האלה ממוקמים, מה הגודל, מה היקפי הקירוי, כל הדברים האלה מוסדרים בהתאם לתוכנית מתאר ארצית ובהתאם להליך התכנוני.

אנחנו כן מבקשים לקדם את פטור מהיטל השבחה גם על המתקנים הללו. תודה. היועץ המשפטי של הוועדה,

אני אשמח אם נשמע לפני זה את איתן - - - אני אתן לו.

אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי ההליך שננקט כאן, אנחנו באמת נמצאים בסיטואציה שבה הצעת חוק מקורות אנרגיה אושרה להכנה לקריאה שנייה ושלישית. ובעקבות בקשה של יושב-ראש הוועדה וחברת הכנסת מיקי חיימוביץ', הוגשו בקשות לדיון מחדש להוסיף תיקון עקיף להצעת החוק בנושא פטור מהיטל השבחה למתקנים פוטו-וולטאים. ברור לכולנו, לכל מי שיושב כאן סביב השולחן שלא מדובר בנושא שקשור בזיקה ישירה לנושא של הצעת החוק. מדובר במה שנקרא: נושא חדש. ברמת הפרוצדורה,

מי שיכול לטעון טענת נושא חדש הם שרי הממשלה, חברי כנסת ונציגי הממשלה וגם שם צריך מכתב או אישור של השר שבשמו טוענים את הטענה. לגופו של עניין, לפי הנחיית יושב-ראש הוועדה הפצנו ביום חמישי בפורטל הוועדה נוסח לדיון שעניינו תיקון לחוק התוכנית הכלכלית שנחקק בסוף 2016 שעניינו למעשה הארכת הוראת השעה בחמש שנים נוספות. הוראת השעה קיימת לפטור מהיטל השבחה למתקנים פוטו-וולטאים שמותקנים על גג בניין. זה מה שכרגע מונח על השולחן. אני מבין שיש הצעה נוספת ואינני יודע אם הוועדה מוכנה לקבל אותה. ההצעה שהופצה זו ההצעה שעניינה רק נוסח אחד.

אם יש איזה כוונה כלשהי, ואני אומר את זה גם לחברי הכנסת: גם למיקי, גם למתן, גם למיקי אני מודיע חד משמעית: אם יש כוונה שהיא לא תואמת את ההסכמות עם כל משרדי הממשלה אני לא מקדם את זה. אני סוגר את הדיון. לא, לא, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. מדינת ישראל לא יכולה להרשות את זה לעצמה. מה המדינה לא יכולה להרשות לעצמה? להכניס תוספות לחוק הקיים ואז זה יתקע את הכול. אסביר לך כי אתה לא היית בהתחלה. התרוצצתי בין שלוש ועדות. מצדיע לך. ביד שמאל אתה מצדיע לי? אתה ומיקי מתרוצצים, לי אין את הפרבילגיה הזו, אני תקוע פה. אנחנו ניצלנו פה וזה דבר חשוב שהציפה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', אני חושב שזה נכון כי אם לא היינו מאריכים עכשיו בתהליך כזה שהכנסנו בתיקון אחר שאמנם קשור למקורות האנרגיה הכנסנו תיקון שמאריכה את הוראת השעה שהייתה אמורה להסתיים ותתארך עד 2025 כדי לאפשר המשך מתן פטור מהיטל השבחה על התקנות גגות פוטו-וולטאים.

שימושים כפולים כרגע הממשלה קיבלה החלטה לפני חודש.

שיהיה פטור גם לשימושים כפולים?

בוודאי, כולנו בעד.

רגע, הממשלה קיבלה החלטה לפני חודש. היא רשמה את הודעת שר הפנים שהוא נותן הנחייה דיבר כרגע היועץ המשפטי של המשרד להתחיל לקדם את כל התנאים למתן הפטור הזה. גם לבדוק עלויות, היקפים, כל מה שקשור. לכן אין הסכמה כרגע של משרד הפנים על הדו-שימושי, מה שנקרא מאגרי מים ובריכות דגים. לכן בואו נסתפק קודם כל בזה ונמשיך. אז עמדתך אדוני היושב-ראש, שכל עוד הנושא הזה של מאגרי מים לא יקודם אין - - - לא.

אם אתם איתי עכשיו ואתם לא מתקילים אותי במשהו אחר או בהסתייגות אחרת אני מעביר עכשיו את הפטור של הגגות. אם לא אני עוצר הכול. הוא אומר: אל תקשור את הצעת החוק עם ה - - - אל תקשור את זה בזה. הכול או לא כלום זה רק הפסד. זה יתקע. זה יתקע כי אז לא תהיה הסכמה. אז הוא יחזור בו מההסכמה גם על הגגות. אני פה עכשיו בכובע של החקלאים. גם אני בכובע של החקלאים.

אסביר לך: הממשלה לפני חודש קיבלה החלטה תן לה את הקרדיט לגמור את התהליכים. גם הליך של חקיקה בצורה חפוזה לא נכונה זה - - - מיקי, מה את אומרת על זה? אני מנסה כבר כמה ימים לשכנע גם להעביר את הנוסח עם הנושא של מאגרי מים. אני חושבת שהגענו לניסוח שמאפשר לשר הפנים לאשר בעצמו את התקנות,

נותן לו איזה מרווח שהוא יכול גם אבל כרגע איך שהיושב-ראש מציג את זה, אני מעדיפה משהו ביד מאשר לא כלום.

טוב ציפור אחת ביד מעשר על העץ. אבל מה הבשורה שלך - - - היועץ המשפטי של משרד הפנים שעכשיו הופיע בזום אמר שהשר נתן הנחייה לגורמים המקצועיים להתחיל להיערך ברוח החלטת הממשלה. בוא ותן להם קרדיט של חודש לפחות. אני אם הייתי יכולה להגיד שבתור יושבת-ראש ועדת הפנים כיוון שחוק התכנון יושב אצלי, אני מוכנה מחר אם הוא רוצה להביא

יפה, אז בוא, עוד יותר טוב. חברים - - - אבל חבל מאוד, חבל מאוד. אז אנחנו מכניסים כרגע רק את הנוסח של הגגות. מי מקריא את זה? רגע, שנייה, אפשר לתת לאיתן פרנס את רשות הדיבור? סליחה, בבקשה. קודם כול אני מברך את הוועדה, את יושב-ראש הוועדה, את חברת הכנסת חיימוביץ'. תציג את עצמך בבקשה. איתן פרנס, איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל שרוב חבריו מתקינים גגות סולאריים. יש לי שאלה לפני כן: אחרי שגמרתי להתקין על הגג אצלי, כמה זמן לוקח לי לקבל אישורים של משרד האנרגיה? משרד האנרגיה עשה מהלך שלא צריך את האישור שלו. יש היתר סוג, חותם עליו הבודק ואפילו לא צריך את הנציג - - - בגג פרטי? בכל הארץ? לא תלוי בכלום?

זוהי מהפכה שהוביל משרד האנרגיה ושידרג את הנושא.

אלא אם כן יש לך עודפי חשמל אין מי שיקנה. יש בעיה של הובלה.

תודה. אדוני, אני רוצה להגיד כמה מילים בכל זאת. המהלך הזה הוא מהלך שבלעדיו ייעצר כל הנושא הזה של האנרגיה הסולארית. לכן אני מברך אתכם שאתם מקדמים כאן את התיקון. דבר אחד חשוב מאוד: אני מבקש מהוועדה להנחות שפרסום ברשומות, בגלל שזה ה-1 בינואר, אם אפשר שהוועדה תנחה את הרשומות להזדרז בפרסום של התיקון הזה בהמשך. אני לא חושב שיש בעיות ברמות האלה מנובמבר עד 1 בינואר. יש מנות יומיות שיוצאות. אני מקווה שמשרד האנרגיה, בעל העניין, יוודא את זה. בנושאים של חשמל אנחנו - - - עברנו את תקופת הגלסנוסט, החומות נפלו במזרח, והעניין הארכאי הזה של פרסום ברשומות: הוכחנו הרבה פעמים בהליך חקיקה שזה לא קריטי. שידע אדוני שבענייני אנרגיה סולארית אנחנו מחכים חודשים. לא משנה, ייעצתי ליועצים המשפטיים. אני רוצה להגיד משהו לחברי - - הערתך נשמעה. - - סיוון להבי ואדון יהודה זמרת שמכירים אותי מ-2014, שהשוק הזה עצר לשנתיים. רק לגבי עבודת המטה, אני אתן לכם עצה ברשותך אדוני, אגיד להם משהו קצר: אי אפשר להעמיס ולייקר את האנרגיה הסולארית. זה סוג של חלמאות ואני מצטער שאני אומר את זה כך, לעבודת המטה שלכם,

עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו בנקודה מסוימת, אבל בסוף אם אתה מייקר את האנרגיה הסולארית מישהו צריך לשלם.

ובסוף זה יראה יותר יקר מדלקים. כל העולם המפותח, הכלכלי, הורידו את העלויות ולכן גם הנושא של חניונים סיוון, אני פונה אליך: אם אפשר להכניס כאן היום הבהרה שחנייה כמוה כגג - - - אתה חייב להיות נגד?

אז יהיו לנו גם חניונים סולאריים.

האם אפשר להתייחס אדוני? מי אדוני? ממרכז השלטון המקומי. בבקשה אדוני,

תודה לך, משפט-שניים ולא אאריך. בכמה דיונים הזכרת לנו שזה עומד לפוג. אתה או אנשים אחרים מהשלטון המקומי.

אז הנה קיבלת את זה היום. אנחנו במרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות לא מתנגדים להארכת הוראת השעה הנוכחית. הארכת התוקף הזו למעשה היא על חשבון הרשויות המקומיות, שהרשויות המקומיות מוכנות להירתם לטובת קידום הנושא הסולארי. מאידך, אנחנו נבקש את ההתייחסות של הוועדה הן בסיכום שלך אדוני, בהקשר לנושאים אחרים שהוצפו גם בוועדה של חברת הכנסת חיימוביץ' ונדמה שגם אצלך. איך אתה קורא להם למתקנים? לא, לא, זה לא קוגנרציה, זה דיון אחר שהיה אצלך. קוגנרציה. אתה רוצה אותם. אנחנו התחייבנו לזה.

נאלץ אותם לשים את המתקנים האלה. זה דיון אחר שהיה אצלך אדוני, אנחנו מתייחסים לכך שלא יתכן שהרשויות המקומיות רק הן ירתמו על חשבון תקציבן לטובת קידום הנושא הסולארי. חשוב מאוד לבטא את הדחיפה של הקמת המערכות הסולאריות ברשויות המקומיות. זה עלה בדיון אצל חברת הכנסת חיימוביץ' לגבי הארכת התוקף גם של הוראת השעה להסדרה תעריפית למתקנים מעל 100 קילוואט - - - אבל זה המשך - - - אתה רוצה שאני אכנס לתחומים גיאוגרפיים ולסבך אותי עם מיקי חיימוביץ'? זה אפילו לא יושב אצלי, זה יושב ברשות החשמל. אתה יודע את זה. כן. אבל הייתה התכתבות עם רשות החשמל, שבה הם אמרו שמליאת רשות החשמל לא תוכל לדון בנושא הזה. זה לא במסגרת הפרוצדורה שלה. תודה. אני רק מבקש: ההתייחסות של הוועדה לכך שצריכה להיות גם תמונת מצב מאזנת מבחינת הרשויות. אומר מה שאני אומר כמעט בכל דיון שנוגע לשלטון המקומי: ודאי וודאי שכשמשיתים עלויות או גורעים הכנסות מהשלטון המקומי צריך לשפות אותם. אני חושב שזה כבר נעשה והייתה התייחסות לפני ארבע שנים בסוגיה של הפטור מהיטל השבחה. לגבי שאר הדברים, אנחנו פה דלת פתוחה לשלטון המקומי. כל מה שאתם רוצים בסיפור הזה של אנרגיה ירוקה, הוזלת תעריפים אנחנו הבמה. ואני מאמין שגם מיקי חיימוביץ' היא פרטנרית לסוגיה הזו אדרבא ואדרבה. אני לא יודע ספציפית על מה אתה מייחס עכשיו, אבל בעיקרון תביאו נושאים לדיון שקשורים אלי, לוועדת כלכלה בסוגיות האלה, אנחנו נקדם אותם בשמחה רבה. תודה רבה. שי חג'ג' נמצא איתנו בזום? שלום אדוני היושב-ראש. גילוי נאות: הוא ראש המועצה האזורית שלי, אם לא אתנהג יפה הוא עלול לשלוח - - - אני זכיתי שאתה תושב אצלנו, זו זכות גדולה. תודה. תודה לוועדה שדנה בנושא כל כך חשוב, אני רק רוצה להוסיף כמרכז מועצות אזוריות אנחנו מסכימים להמשך הפטור. ורק לומר שאם לא יהיה פטור לגבי המתקנים הדו-שימושיים מתקני הבריכות שרובם ככולם כמעט נמצאים במועצות האזוריות לא תהיה כדאיות כלכלית להקים את המערכות האלה. ומדינת ישראל לא תצליח להגיע ליעדים שהיא הציבה לעצמה, שזה 30% אנרגיה סולארית ב-2030. לכן צריך לקדם, אני לא יודע באיזה דרך, מבחינתי חשבתי שהעניין סגור כבר עם משרד הפנים ועכשיו אני שומע צלילים אחרים לצערי הרב. צריך לקדם את זה וכמה שיותר מהר.

אנחנו מזמינים את הלחץ שלך על הגורמים המקצועיים שיסיימו את העבודה כמה שיותר מהר. תודה רבה גם על הנכונות זה לא מובן מאילו.

אני חושב שמיצינו, מי מקריא?

אני יכול להתייחס? עידו מור מהאוצר. בבקשה. קודם כול תודה רבה על הדיון הזה, זה דיון חשוב מאוד ואנחנו שמחים שנמצאה אכסניה להאריך את הוראת השעה. לגבי הסוגיה שהעלו השלטון המקומי, ה-100 קילוואט. כמו שחברת הכנסת מיקי חיימוביץ' אמרה: האכסניה היא רשות החשמל ומי שעוקב אחרי השימועים והפרוטוקולים של רשות החשמל יכול לראות שהם עוסקים בנושא ומנסים למצוא פתרונות שיאפשרו רציפות והגדלת הגגות. לגבי ה - - - מה המגבלה של הקיבולת? לגבי המגבלה של ההספק עוסקים בנושא ומנסים לפתור וזה נמצא בפרוטוקולים כך שאפשר יהיה להקים גגות יותר - - -. המגבלה היא טכנית או רגולטורית? המגבלה היא שיש מדרגה שאחריה משתנה התעריף על כל הגג. מה שהופך את זה ללא משתלם בגודל מסוים. מנסים למצוא לזה פתרון. זה רגולטורי. רגולטורי?

מבחינת הדברים שאמרו במשרד הפנים, אנחנו שמחים שהם גם רוצים להכיל את זה גם על דו-שימוש. הסוגיה של עבודת מטה: כן חשוב לציין שנעשתה עבודת מטה לקראת ההסדרים וגם לעבודה של אנרגיה. יש מיפוי שרשות החשמל עשתה של כל המאגרים שקיימים היום בארץ. השיח נעשה מול המועצות האזוריות. ומול משרד הפנים לא עשיתם? וגם מול משרד הפנים ואנחנו מקווים שימצא פתרון בהקדם. אוקיי, תודה. אמירה חשובה. בבקשה אדוני. לפני שאקרא את הנוסח, כמובן משפט למען הסר ספק: לא התייחסתי לגופו של עניין ולחשיבות למתן פטור מהיטל השבחה והרחבתו למקרים נוספים אלא רק למישור ההליך. בכל זאת יש חשיבות לכך שהצעת חוק עוברת בקריאה ראשונה, מתייחסת לנושא מסוים ולאחר מכן נדונה בוועדות הכנסת. אקרא את התיקון העקיף לחוק התוכנית הכלכלית תיקוני חקיקה (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018). זה יהיה בעצם סעיף שיתווסף להצעת חוק מקורות אנרגיה שאושרה בוועדה: תיקון חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) 13א. בחוק התוכנית הכלכלית

התשע"ז 2016, בסעיף 18 המתקן את התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, השתכ"ה 1965,

במקום "ארבע שנים" יבוא "תשע שנים". והמשמעות כמובן היא הארכת הפטור מהיטל השבחה בחמש שנים נוספות לגבי המתקנים הפוטו וולטאים שמותקנים על גג בניין לפי התנאים שקבועים היום בתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. אנחנו מצביעים על הסעיף כפי שהוקרא. ולמעשה מאשרים שוב את הצעת החוק, בעצם את כל הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית מכיוון שהייתה בקשה לדיון מחדש.

מי בעד? הצבעה בעד פה אחד.

אין מתנגדים, אין נמנעים, התיקון אושר. 13א. תיקון חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018).

וזה יהיה תיקון עקיף שיוסף להצעת החוק - - - כל החוק כולו עולה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. ואם עצרת את הנשימה מר בבצ'יק, הנה זה השתחרר בסוף. אשמח ברשותך להגיד כמה מילים? בבקשה. תודה רבה לך אדוני היושב-ראש, היה לי ברור שחייבים למצוא דרך להארכת הפטור מהיטל השבחה למתקנים סולאריים על גגות בגלל שבאמת אחרת המשמעות הייתה ששוק האנרגיה הסולארית יחטוף מכה אנושה. כמו גם הסיכוי שישראל תעמוד ביעדים שקבעה הממשלה לשימוש באנרגיות מתחדשות רק עכשיו. לכן למרות המצב הפוליטי שמונע חקיקה, אני שמחה מאוד שמצאנו פתרון פרלמנטרי יצירתי להארכת הוראת השעה. יצירתי אבל שמרנו על גם על הכבוד של הליך החקיקה, כי בוועדת הכספים אפשר לחבר מין בשאינו מינו. פה מצאנו את חוק מקורות האנרגיה שמדבר על אנרגיה. יש זיקה להצעת החוק. אני מודה לך מאוד אדוני היושב-ראש על הנכונות, גם על - - - אנחנו צריכים להודות לך כי ללא תשומת הלב שלך החוק כבר היה מוטמע במליאה. אז תודה. תודה גם לכל נציגי המשרדים שאני יודעת שבימים האחרונים עבדנו על זה קשה כדי שתהיה חזית אחידה ותהיה הסכמה. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בעידן של משבר אקלים, אנחנו לא יכולים ללכת אחורה. יש לנו מחויבות לעתיד של הילדים שלנו ואנחנו צריכים להגדיל את היעד של אנרגיות מתחדשות. ואנחנו קוראים לחברות להוזיל עלויות שיהיה אטרקטיבי לשים על הגגות. ככל שיהיו יותר העלויות יוזלו. לא רק אתה משרד הפנים, גם אתם. כבר היום החשמל הסולארי הוא הזול ביותר. בסדר פסח - - - לא רק המצה והחרוסת, יש גם המרור. מקבלים את זה. ואני שמחה ששוב הראנו שבנושאים כאלה של סביבה ובריאות אפשר להגיע להסכמה חוצת מפלגות ולקדם. אנחנו תמיד מוכנים ומזומנים. תודה רבה לך תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:36.